צוהריים טובים לכולם. אני פותחת את ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה. היום יום שלישי,

ה-4 באוגוסט 2020. על סדר יומנו המשך הדיון של הוועדה בהצעת חוק למתן שירותים חיוניים מרחוק (נגיף הקורונה